היום יום שני, ה-31 במאי 2022, א' בסיון התשפ"ב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות.

סדר-היום: הסדרת המקצוע של עוזרי רפואה.

וביניהם: הר"י ומשרד